בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות. היום כ"ב באדר א' התשפ"ב, 23 בפברואר 2022. על סדר היום: הצעה לדיון מהיר